שלום רב לחברי הכנסת המכובדים שמכבדים אותנו בנוכחותם. אני פותח את הדיון. התכנסנו לדיון ביוזמתו של חבר הכנסת יוסי טייב וביוזמתו של

הדיון מתמקד בעובדה שככל שידוע לנו, ותכף נשמע את משרד החינוך, יש היעדר נציגות גם לחברה החרדית וגם לחברה הערבית בוועדה המייעצת לעניינים פדגוגיים שזה עתה שר החינוך החליט למנות. אני אוסיף שבעיניי, גם העדה האתיופית צריכה להיות מיוצגת בצוות כזה. אני שמח מאוד על הנושא.

ככל שאני מבין, לשכת שר החינוך לא שלחה נציג לדיון הזה. אולי זה לא מספיק בוער בהם. אני יודע שיש פה נציגות ממשרד החינוך אבל זה לא מלשכת השר.

ואת גם תקבלי את זכות הדיבור,

בכל זאת אני מציין את העובדות. אני יודע שאת איתנו ובכל זאת אני מציין את העובדות. הזמנו את חברי הוועדה אבל גם הם לא נוכחים. הזמנת את הוועדה שמונתה? כן, הזמנתי את החברים. הם לא אלה שיחליטו את מי למנות, הם חלק ממי שמונה.

בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נודע לי ששר החינוך ביקש להקים ועדה מייעצת שתיתן מענה, עזרה והסתכלות רחבה על כל הנושא הזה. הוועדה הזאת אמורה לכלול שמונה חברים, והופתעתי ואני חושב שגם חבריי לראות שאין שם נציג מהציבור החרדי ולא נציג מהציבור הערבי. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של כ-43% מתלמידי מערכת החינוך שהם מהציבור החרדי והערבי. היינו רוצים לשמוע האם אולי חיפשו ולא מצאו או שכמו שאמרת, זה לא בוער לשר. הייתי שמח לשמוע מה דעתו של משרד החינוך, של החברים, של מי שמוביל את המהלך הזה. סביר להניח שכשהשר הקים את הוועדה זה כדי לקבל תמונה רחבה של הצרכים ושל הניואנסים השונים. היה חשוב שהיה שם ערבי וחרדי וגם, כמו שאמרת היום, אולי גם נציג של האתיופים. נשמח לקבל תגובה ולראות האם חיפשו ולא מצאו או זה לא עניין אותם. בהחלט. אני מניח שעוד מעט נקבל תשובה. תודה רבה לך. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אחד היוזמים של הדיון, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, על קיום הדיון המהיר שביקשנו ובוקר טוב לחבריי וחברותיי חברי הכנסת. סבאח אל-ח'יר לג'מיעה. אדוני היושב-ראש, הנושא הזה הוא כאוב מאוד. זה שמשרד החינוך אפילו לא שלח נציג לוועדה - - יש נציגה ממשרד החינוך, לא מלשכת השר. נציגה - - אני איתכם, אני רק מציין את העובדות. מלשכת השר שאנחנו מאוד מכבדים אותו ואנחנו עובדים איתו ואנחנו נפגשנו איתו. בפגישה הראשונה שלנו איתו הוא אמר משפט אחד שלדעתי הוא משפט מפתח, שהוא הולך להיות שר חינוך לכל הילדים במדינת ישראל בלי הבדל דת, מין ולאום. אנחנו כיבדנו את זה, ואמרנו שאולי זה מעיד על קו מחשבה אחר שהתרגלנו אליו בשנים האחרונות במשרד החינוך. אבל, מה לעשות, כשקראתי את זה הייתי המום. אמרתי, יכול להיות? אולי יש פה טעות. חיפשתי אולי יש ווליד, אולי יש מוחמד, אולי יש עלי,

יש. משה קינלי. אבל לא טייב. אני בדקתי ואמרתי, מה זה? זה צוות ייעוץ פדגוגי לשר. כמובן, זכותו של השר למנות ולבחור צוות שייעץ לו. אף אחד לא חולק על זה. אבל איך זה שצוות שייעץ לו לא כולל בתוכו נציג של החברה הערבית שהיא 20% מהמדינה ונציג של החרדים שהם עוד 25%-20%. אנחנו לא סופרים.

חמסה, חמסה. זה בערך מחצית מהתלמידים. איך זה שהצוות הזה שיש בו הרבה אנשי צבא כנראה אנשי צבא מבינים יותר בחינוך מאשר אנשים אחרים, אבל זה, נגיד, בסדר אבל אין אף נציג ערבי מהאקדמיה, מאנשי החינוך. ברוך השם - - דווקא בנושא הזה יש הרבה. לא חסר, סמי, אה? דווקא בנושא זה יש המון. חד-משמעית. אני הבנתי וקיבלתי תשובה שיכול להיות שאם היו בוחרים אחד אז השני היה כועס והשלישי היה - - זה תירוץ, חבריי? אתה אומר חיפשו ולא מצאו.

מרוב שיש מועמדים אמרו, אנחנו לא יודעים במי לבחור. זה תירוץ יותר פוגעני ויותר עלוב ומעליב מאשר התירוץ המקורי. על זה נאמר, אבו-אחמד, (מדבר בשפה הערבית) תירוץ שהוא יותר חצוף מההשפעה עצמה. תירוץ יותר חצוף מהנימוק המקורי. לכן, אני שואל, אדוני היושב-ראש, העלינו את הדיון המהיר הזה אז - - לא מזמן. נשיאות הכנסת אישרה לכם את זה די מהר, לפני שבוע וקצת. לפני שבועיים. כשהתפרסם אנחנו לא קיבלנו תשובה שיש פה טעות, שאולי יש צוות התחלתי ואולי לא שמו לב. אז עכשיו כולם שמים לב. העובדה היא ששר החינוך ומשרד החינוך מתעקשים להקים צוות שאין בו ייצוג בכלל אם היה אחד היינו אומרים, לא מספיק, צריך ייצוג הולם. אבל אין בו בכלל ייצוג. זה לא רק שאנחנו מדברים על ייצוג הולם, לפי החוק, גם לערבים, גם לנשים, גם לחרדים. אנחנו מדברים על אפס ייצוג. עם אפס ייצוג, אדוני היושב-ראש, לא נוכל להסכים.

זה מעיד על כוונות לא שוויוניות ולא מקדמות את מערכת החינוך בחברה הערבית.

תודה רבה. חברי הכנסת, כל מי שנמצא פה כבר ביקש לדבר. כולכם תקבלו את רשות הדיבור. אני עושה את זה לפי סדר הפניות אליי וגם נשמע,

את נציגת משרד החינוך. חבר הכנסת טאהא,

תודה, אדוני היושב-ראש, ותודה לחברי הכנסת יוסף טייב ולידידי אוסאמה שהעלו את הסוגיה. אני דווקא חושב שהנושא הזה מעיד על תפיסה, זה לא מקרה. לא הייתה שם תקלה וזה לא בגלל שהמראה של החרדי לא נמצא בחשיבה שלנו ולא המראה של הערבי - - אני יכול גם למצוא גם חרדים וערבים שעשו צבא אם הוא מחפש רק גנרלים.

דווקא בחינוך אנחנו צריכים אנשי חינוך ולא גנרלים ולא אנשי צבא. אלה שני נושאים שונים, לדעתי. בכל מקרה, מרבית הבעיות של מערכת החינוך במדינת ישראל נמצאות דווקא בצד הלא מיוצג, בצד הערבי ובצד החרדי. אי אפשר לקבל את ההיגיון הפדגוגי, מיכל, מאחורי בחירת צוות לייעוץ פדגוגי כאשר שתי האוכלוסיות שהכי סובלות מבעיות בחינוך לא נמצאות בצוות הזה. אני רוצה לומר לך שהתלמיד הכי מופסד בתקופת הקורונה הוא התלמיד הערבי ואני מניח שגם התלמיד החרדי, כי לשתי האוכלוסיות האלה יש בעיות תקשורת ואמצעי קצה, כל אחד מסיבותיו שלו. לנו בנגב למעלה משני שלישים מהתלמידים לא הייתה אפשרות ללמוד מרחוק כי חסרים להם אמצעי הקצה, חסרות להם התשתיות ביישובים שלהם. גם כמעט שליש מהתלמידים במרכז הארץ ובצפון לא למדו מכיוון שחסרים להם אמצעי תשתית ואמצעי קצה. על כן לא יכול להיות שדווקא אלה שצריכים את העזרה של המדינה ואת ההתמקדות של משרד החינוך לא נמצא שם. הרי מה היועצים האלה יודעים לייעץ לגבי מערכת החינוך הערבית? מה הם יודעים לייעץ לגבי מערכת החינוך החרדית? הם היו שם? הם ידעו מה הבעיות? הם חיו את הסבל? על כן זה לא מקרי, זאת תפיסה, ואני מודאג מהתפיסה הזאת. כי אני מניח שאם לא ייעשו הצעדים הדרושים בשנה הבאה גם התלמיד הערבי וגם התלמיד החרדי ייצאו הכי מופסדים. זה חבל. תודה רבה לך על הדברים. משה ארבל ואחרי זה נעבור לזום ונחזור לחברות הכנסת שביקשו לדבר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה גם ליוזמים, חבר הכנסת סעדי וחבר הכנסת טייב על הישיבה החשובה הזאת. לבד מהנושא לגופו שהופך את הבטן על היחס המפלה לילדים בלי שום רלוונטיות למוצא שלהם ולא לאמונות שלהם כי ילדים הם ילדים אני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, בבקשה להתייחס לכבודה של הכנסת. תקנון הכנסת וחוק יסוד: הכנסת קובעים שוועדת הכנסת בכלל, ובוודאי כל הוועדות הסטטוטוריות, יכולות לזמן כל נושא משרה ותפקיד בשירות המדינה ברשות מקומית ובמועצה דתית בתאגיד שהוקם בחוק או בחברה ממשלתית. ההתייצבות של בעלי התפקידים הכרחית כדי לאפשר לוועדות הכנסת לאפשר פיקוח על עבודת הממשלה. אני כמי שהיה ראש מטה של שר במשך שלוש שנים, לא עלה בדעתי, אם קיבלתי זימון על-ידי ועדה מוועדות הכנסת, לא להיות כאן. הדבר הזה הוא חמור ביותר. תקנון הכנסת קובע שיש ועדה בראשות יושב-ראש הכנסת ושניים מסגניו שאמורה לטפל באי התייצבות של אנשים שהוזמנו על-ידי הוועדה והחליטו לעשות דין לעצמם ולא להגיע. הם עובדי מדינה. הכנסת מפקחת פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה וחייבת לעשות את זה. לכן אני קורא לך, אדוני היושב-ראש, לפנות ליושב-ראש הכנסת בבקשה לכנס את הישיבה הזאת. או לשלול את היתר הכניסה הקבוע של ממלא התפקיד למשכן הכנסת או לאסור את כניסתו למשכן הכנסת או לפעול מול אחראי על המשמעת במשרד החינוך או להמליץ בפני נשיאות הכנסת או בפני יושב-ראש ועדות הכנסת שהוא לא ייכלל יותר בסדר היום בוועדה מוועדותיה שמקדם המשרד. הסנקציות האלה קבועות בתקנון הכנסת. המטרה המרכזית היא שיבינו כל עובדי משרדי הממשלה אין רלוונטיות אם אתה מהקואליציה או מהאופוזיציה שאם זומנת על-ידי יושב-ראש ועדה מוועדות הכנסת לדיון תעזוב הכול ותתייצב. אין לך שום פריבילגי, גם אם הבוס שלך הוא גנרל ואלוף בצה"ל, להחליט שאתה לא מגיע לדיון בוועדת הכנסת. יש כאן דיון מהיר. לא ביקשנו לזמן את השר, אנחנו מבינים שאנחנו בתקופת משבר, אבל אחד מיועציו ואנשי לשכתו יכלו להגיע וגם לא לדרוך בגבעת רם. הוא יכול היה לעלות בזום. החוצפה הזאת, הביזוי הזה לא מקובל ולא מתקבל על הדעת.

תודה רבה לך. דייקת בפרטים חשובים. רשמתי לפניי. בוא נראה מה יתפתח בהמשך הדיון. בכל זאת נמצאת איתנו נציגת משרד החינוך מיכל טביביאן, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה. היא אמנם לא מלשכת השר אבל כן מהמשרד. אולי תשפכי אור על העובדות שכולנו ציינו פה, בבקשה. תודה רבה לך, יושב-ראש הוועדה. אני סמנכ"לית במשרד החינוך והעמדה שלי מייצגת את משרד החינוך אבל נשלחתי על-ידי השר כדי לתת את התשובה, כלומר היא עמדה שמקובלת גם על השר. במובן הזה אני מייצגת גם אותו בדיון הזה. דבר ראשון, השר קשוב לקולות שנשמעים בוועדה וגם נשמעו בציבור הרחב. לכן צוות היועצים שפורסם מבחינתו הוא עדיין בבנייה ובהמשך יתוספו חברים. לא הבנתי את הטיעון הזה. מושכלת יסוד למה להתחיל בכלל בפרסום של צוות כאשר מגזרים משמעותיים שהם למעלה מ-40% לא מיוצגים? אם בונים אותו תשאירו אותו בבנייה בלי לפרסם את זה עד אז, עם כל הכבוד.

דבר שני שאני רוצה לומר, והוא חשוב - - אני מבין שאין תשובה לשאלה הזאת.

אני מבקשת לסיים את דבריי. שר החינוך מבקש ומתכוון להקים בקרוב את ועד החינוך כפי שמחויב בחוק. ועד החינוך הזה יוקם לפי חוק ועל-פי ייצוג הולם כפי שזה מחויב. הוא יעמוד בכל הדרישות ובכל הכללים ויאפשר לו לקבל החלטות, כפי שנדרש, בצוות הייעוץ כפי שמתבקש בחוק. בסוף אני רוצה להגיד שהשר וכל צמרת משרד החינוך עסוקים כרגע בפתיחת שנת הלימודים הבאה בצורה מסודרת ועם מענים מותאמים לכל אוכלוסייה. בימים האלה גם הפקנו לקחים, ונאמר פה בצורה נכונה - יש כאן אוכלוסיות שנפגעו יותר מאוכלוסיות אחרות. בהקשר הזה אנחנו עובדים כדי לייצר מענים גם מותאמים גם לאוכלוסייה החרדית וגם לאוכלוסייה הערבית. בזה אנחנו עסוקים מאוד. יש קשב מאוד גדול לצרכים ולדרישות וללקחים שהופקו ביחס לשתי האוכלוסיות האלה ובזה ניתן מענה. אנחנו גם קשובים לדרישה שעולה כאן

מיכל, אני מניח שכל מי שנמצא איתנו יסכים איתי. זה בסדר גמור שאתם קשובים אבל אני מרדד את מה שאמרת:

אין כרגע נציגות לא של החברה הערבית וגם לא של החברה החרדית וגם לא התחייבת שתהיה.

אני אומרת שכרגע אנחנו בוחנים את זה בהתאם ההערות שנשמעו. יכולתם להגיע לדיון ופשוט להגיד "טעות שלנו". ולהגיד: רבותיי, אתם צודקים מתאריך איקס יהיה. אני גם לא אומר שמאתמול היה צריך להיות. אפשר להגיד שמ-1 באוגוסט תיערכו יחד לפתיחת שנת הלימודים עם כלל האוכלוסיות. איך אתם קשובים לרחשי הציבור הערבי והחרדי כאשר בצוות הפדגוגי שמתכנן את פתיחת שנת הלימודים אין אפילו נציג אחד. אני חושבת שהתשובה היא - - - נכונה בצורה חד-משמעית. אנחנו מייצרים תהליכי תכנון עם השטח, עם קבוצות מיקוד, עם נציגי אגפי חינוך גם חרדים וגם ערבים. אבל גברתי מבינה את ההיררכיה? מדובר בהיררכיה של יועצי השר הפדגוגיים, הגנרלים, המטכ"ל סליחה אם אני משתמש במונחים צבאיים. הם יודעים טוב יותר מכולם: עבור הילד מחורה ועבור הילד מרהט. הם באמת יודעים טוב עבורו ואין אף אחד שיכול לשמש פה שיכול לשבת סביב השולחן ויכול להיכנס ללשכת השר ולהביא את הקולות מן השטח. לא אם הוא יהיה בדואי מהדרום ולא אם הוא יהיה חרדי מבית"ר עילית. ההתנשאות הזאת, הפטרונות הזאת מלבד שהיא,

לא חוקתית, עדיף היה לא לחזור עם תשובות כאלה מאשר לבוא לוועדה ועוד לומר שאת מייצגת את השר. תסלחי לי, אני מאוד מכבד אותך. אני מבקשת לענות לזה. אם אין תשובה בוודאי שלא תעני. אני רק רוצה לשאול שאלה: אמרת שהצוות בהקמה ואתם עדיין בונים אותו. הצוות שבהקמה התחיל לעבוד? הייתה לו ישיבה? תנו לי רגע לסיים את דבריי. ביקשתם את תגובת המשרד.

אם לא סיימת תסיימי,

והשאלה של חבר הכנסת אבו-שחאדה. תנו לי רגע לסיים את דבריי. יש כאן שני היבטים שונים, ואני מבקשת לא לערבב ביניהם: יש היבט אחד שאתם אומרים שאין נציגות בוועדה. אני אומרת לכם כאן שקיבלנו את הטענה הזאת, אנחנו בוחנים אותה ואנחנו נראה איך אנחנו מרחיבים - - למה צריך לבחון אותה?

אתם מתגזענים. אתם אומרים "אנחנו בוחנים את זה".

אם זה גבר או אישה?

התשובה הזאת היא תשובה חצופה. - - - אתם מדברים על 40% מהציבור, ואתם אומרים שאתם עדיין בוחנים את זה? תודה רבה שאתם בוחנים את זה. למעלה מ-43%. אתם צודקים. התשובות שלה מתסכלות מאוד ובכל זאת אני מבקש לתת לה לסיים את דבריה כמו שצריך עד שהיא תוכל לפחות להציג את העמדה שלהם באופן שלם.

תודה, אדוני היושב-ראש, אני אגיד שני דברים בחלוקה לשניים ובזה אני אסיים את דבריי: יש כאן שני נושאים שאתם מעלים על הפרק. הם שני נושאים שונים בהתארגנות של מערכת החינוך. נושא אחד העליתם סביב הקמת הוועדה. כאן אני נותנת לכם תשובה שכוועדת הכנסת אתם יכולים לבחון אותה במהלך הזמן. תבחרו לקיים דיון נוסף בנושא הזה ותבדקו. אני אומרת לכם שהשר קשוב לקולות והוא מתכוון להרחיב - - - מה זה "במהלך הזמן"? השר גם אמר שהוא יחזיר כסף להורים על טיסות לפולין וזה לא קרה - - אני מבקשת - - - אתם צריכים לתת תאריך יעד מתי אתם מתכוונים לפתור את התופעה הרעה הזאת, הגזענית הזאת. אתם צריכים לדעת. זה היה צריך להיות אתמול, לא היום. מדובר כאן על 43% מתלמידי ישראל, ריבונו של עולם. מה קרה לכם? "אנחנו קשובים" תודה רבה. הדיון הזה לא היה צריך להתקיים בכלל. הדיון הזה ברגע שאושר בנשיאות הכנסת היה צריך להתבטל כי השר היה צריך להודיע לתקשורת שהוא מינה חרדי ומינה ערבי. מה קרה לכם? מיניתי יותר נשים.

דבר שני שאני אומרת לכם, ובעיניי הוא נושא חשוב, זה שהשר מתכוון להקים ועד חינוך בהתאם לחוק חינוך ממלכתי - - לא, לא,

לא על זה היה הדיון. הדיון לא היה על זה. לא לכבס מכבסות מילים. הדיון לא היה על ועד החינוך שהוא מחויב. עם כל הכבוד, הדיון היה על המועצה המייעצת הפדגוגית ורק עליו כטיעון שהכנסת אישרה את הדיון. זה שהשר שוקל את זה זה מראה לנו עד כמה הוא שוקל את זה שאף אחד מיועציו לא היה יכול להגיע והוא היה צריך לשלוח אותך כאן לעמוד בחזית. ככה מפקד לא מתנהג. הזימון שניתן הוא זימון למשרד החינוך ולא ללשכת השר. אני בדקתי את זה עכשיו תוך כדי דיון. - - חשוב לי שיתברר בפרוטוקול - - הזימון היה לנציבות - - - סליחה,

יושב-ראש הוועדה יודע להגיד לנו את הנתונים המתאימים. הזימון היה גם וגם. זה לא מה שהתקבל אצלנו.

מיכל, לפני שגם אני מתעצבן שלרוב זה לא קורה אני רוצה להבהיר שראש המטה של השר קיבל מעבר לפניות במייל שנעשו דרך הוועדה, גם הרבה פניות על-ידי שיחות מהצוות שלי, ובחר ולא בפעם הראשונה להתעלם מהפניות האלה. גם ברגעים אלה בעודנו מנסים לתפוס אותו פה מאחוריי הוא מתעלם מהפניות של הוועדה לעלות לדבר איתנו - - מדובר על עבירה

לא בחרתי לומר את זה עד כה אבל אלה העובדות. מכיוון שבחרת להציף את זה אז נאלצתי לדייק. אלו הפרטים. אדוני היושב-ראש, אני חושבת שאני מייצגת גם אותו.

היה צריך להופיע.. אין לו שיקול דעת. חבר הכנסת ארבל, יש עוד כמה חברי כנסת שביקשו לדבר, ואני רוצה לכבד אותם. מיכל, האם סיימת את דברייך? כן. תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. אחריה חברת הכנסת פרידמן. האמת היא שאני מופתעת מתשובתה של נציגת השר ולטענתה גם של משרד החינוך. האוכלוסיות שנתקלות באתגרים הכי קשים הן גם האוכלוסייה הערבית וגם האוכלוסייה החרדית וגם יוצאי אתיופיה וגם תלמידות. האוכלוסיות האלה לא מקבלות ייצוג בוועדה הזאת. זה אומר שהתכנון שאת מדברת עליו שהוא החלטה של משרד החינוך שאתם עכשיו עסוקים בתכנון זה מתחיל בכישלון אחד גדול לבנות צוות שלא מייצג את האוכלוסיות האלה. בסופו של דבר זה לא יביא את האתגרים האלה של אותן אוכלוסיות לתוך הוועדה הזאת. זה יצטבר לכדור שלג אחד גדול שבתוך המשבר הזה, אם את לא יודעת והחברים בוועדה הזאת יודעים שדנו לא פעם אחת כמה אתגרים יש בפני החברה הערבית והחרדית בנושא הלמידה מרחוק. חלק מהתלמידים האלה נשארו רחוקים מהלמידה. הפערים האלה ימשיכו להיות גם ביסודי וגם בחטיבת הביניים ובתיכון וגם במבחנים הפסיכומטריים וגם בשיעורם באקדמיה. זה לא תכנון, זה תכנון כישלון אחד גדול. משהו אחרון יותר מ-80% מהעובדים במשרד החינוך הם נשים. אז איפה הייצוג שלהן בוועדה הזאת שיהיה הולם את הייצוג שלהם במערכת הזאת?

חברת הכנסת תהלה פרידמן, בבקשה. אני מתנצלת, יש הצבעה בוועדת פנים. תודה. אני שומעת את סערת הרגשות ואני גם מזדהה ומבינה אותה. אני המון פעמים בסיטואציה הזאת כשיש אלף פורומים בלי נשים, ואני כועסת על זה. הוועדה הזאת היא הזדמנות טובה לדבר בכלל על המקום ועל החשיבות שאנחנו מייצגים זהויות בתוך כל מיני פורומים מקצועיים. אנחנו נוטים להפריד בין הדבר הזה. אנחנו נוטים לומר שאדם מופיע פה כאיש מקצוע, אז מה זה רלוונטי שהוא חרדי, ערבי או אישה? תמיד קשה להסביר שזה תמיד רלוונטי. כי אפשר בקלות לקחת את זה למחוזות האבסורד. גם תמיד אומרים לנו את זה.

אז תביאי גם חיפאי שהוא טרנסג'נדר נכון שתמיד עושים מאיתנו צחוק מהדברים האלה? ראינו את זה גם בהתמודדות עם הקורונה אין-סוף ועדות מומחים בלי נשים, גופים שמקבלים החלטות על מערכות. גם במשרד החינוך באופן ספציפי בשבוע שעבר היה לנו דיון על תכנים במערכת הלימודים ואז אמר פה יוסף ג'בארין שאין ערבים בוועדות מקצוע. אני חושבת שצריך לנצל את הסיפור של הוועדה הזאת כדי לקרוא גם למשרד החינוך לעשות סקרינינג על כל המערכות שלו על ועדות המקצוע ועל הוועדות המייעצות ועל כל הדברים, ולבדוק שבכולן יש לפחות ערבים כי ערבים הם חלק מהחינוך הממלכתי, וזאת מערכת חינוך שהיא כאילו נפרדת וככל שהיא לא מוכנה למעורבות של אחרים אז היא גם לא אמורה להיות מעורבת. אבל, בקיצור, Not about us without us. לא משנה אם זה נשים, ערבים או חרדים - Not about us without us. יפה. תודה רבה, חברת הכנסת פרידמן. נמצא איתנו ד"ר שרף חסאן, ראש ועדת המעקב. - - - סליחה, סליחה. אולי בגלל שאני יושב בצד הזה.

בגלל זה לא הסתכלתי. חבר הכנסת אייכלר הנכבד, ראשית, אני אגיד כמו שאני אומר פה כל פעם: ברוך הבא לוועדת החינוך גם רשמית וגם הלכה למעשה. מכיוון שישבת בצד השני והסתכלתי לכאן לא ראיתי. ביקשת לדבר ואתה גם רשום פה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך על הדיון. אני קצת מבוגר מכם אז בשבילי זה חידוש נפלא שדנים על היעדר חרדים וערבים בוועדה חשובה במשרד החינוך, במשרד ממשלתי. זה היה כל כך אפריורי, כל כך מובן מאליו שלחרדים אין מקום - - חכה,

אני אבוא לדבר איתך על נשים בוועדות, ואתה פחות תרצה שאני אגיד. אני מאמין שיש מספיק נשים, ואולי אפילו רוב העובדים במשרד החינוך הם נשים.

כך שבעניין הזה זה לא בדיוק הבעיה. אבל עצם העובדה שבאים חברי כנסת צעירים כמו מר טייב ומעלים את הסוגיה מדוע בוועדה הפדגוגית במשרד החינוך אין חרדים וערבים אני רואה בזה ברכה גדולה מאוד. כי לפני 100 שנים כשהגיע לירושלים ועד הצירים שהבריטים הכירו בהם כנציגי העם היהודי,

אמרו שאם הם לא מקבלים את ההגמוניה של הבריטים המורים שלהם ירעבו ללחם. כך שזה חידוש מאוד גדול בשבילי. שמעתי את הרב משה ארבל שהביא את תקנון הכנסת. גם אני הייתי יושב-ראש, ואני מכיר את התקנון הזה.

אז עצם הדיון הוא מאוד חשוב. למעשה, כל משרדי הממשלה במערכת השלטונית בנויים בפירמידה של "חבר מביא חבר". לאו דווקא בגלל שהוא חרדי או ערבי, אלא מכיוון שהוא לא החבר של החבר שהכניס את האנשים. כך בנויה כל המערכת מבית המשפט העליון ועד אחרון הפקידים. אז אם היושב-ראש רם שפע זכה לפתוח בדיון כזה אתה יכול להיות מוביל בפלורליזם, ביכולת הייצוג לכל האוכלוסיות דווקא במשרד החינוך. כי במשרד החינוך הוא המקום שמתחילה האפליה, ומה שקוראים לזה היום ההסללה של אנשים לכל מיני מקצועות ולכל מיני מצבים, וזה מתחיל בוועדה מייעצת כזאת או אחרת שאני לא יודע מה חשיבותה. אבל אם תוביל בעקביות, בעזרת השם, שאין דבר כזה ש"אנחנו נחליט בשבילכם" לא רק מי יהיה הנציג שלכם אלא גם אם בכלל תהיו מיוצגים, זאת יכולה להיות מהפכה חברתית בכל המערכת השלטונית וגם בנציבות שירות המדינה. כבר דיברנו על זה הרבה בדיונים - - נכון.

אני לא יודע אם שמעת על זה בכנסת הקודמת היו דיונים שלמים עם נציבות שירות המדינה על ייצוג הולם לחרדים ולאחרים.

אני מכיר. כן, בשירות הציבורי. הרבה לא יצא מזה. ערבים יש כבר יותר, וחרדים עדיין אין. לכן אני רואה בזה דיון פורץ דרך. שלא יהיה דבר כזה שכל פקיד או פקידה שיושבים ודנים יגידו לעצמם אני חייב פה חרדי,

אתיופי,

גבר כל אוכלוסייה שנמצאת בשליטה שלי חייבת להיות מיוצגת. זאת לא דמוקרטיה. תבורך על הדיון הזה. תודה רבה על הדברים. אני מניח שאני אהיה עקבי כמו שאני משתדל להיות בכל הנושאים. אבל תודה רבה גם למי שיזם את הדיון. זה הגיע לפה גם בזכותם. הזכרתי את הרב טייב ואת אוסאמה. אתה הזכרת וגם אני מזכיר. ד"ר שרף חסאן, בבקשה. תודה רבה לך. אני מצטרף לברכות ליוזמי הדיון ובכלל לוועדה ולעומד בראשה שמקדישים לא מעט ישיבות לחינוך הערבי. זה באמת נזקק לטיפול יסודי. כפי שנאמר, התלמידים הערבים הם כרבע מהתלמידים במדינה אבל הרבה בעיות מרוכזות בחברה הערבית. אני רוצה להתחיל מהסוף: במבחן התוצאה משרד החינוך כשל בהרבה משימות שקשורות לחינוך הערבי. רואים את זה בפיזה ובכל מה שקשור לחינוך מרחוק. צריך לעשות חקר ובדק בית בתכניות.

התכניות שמשרד החינוך מייצר לא מתאימות לחינוך הערבי לא בתכנים ולא מבחינות שונות. ראוי במקרה כזה לבדוק למה, איך מייצרים את התכניות האלה. זה לא רק עניין של המועצה המייעצת הזאת שכנראה, נוצרה כי השר והמנכ"ל בכלל לא באים מעולם החינוך וזקוקים למסגרת להתייעץ בה ותלוי מה המעמד שלה יהיה בהמשך. אבל הבעייתיות של הנושא הזה במציאות הזאת יכול להיות שלמועצה הזאת תהיה השפעה הרבה מעבר למנגנון של המשרד עצמו כי השר זקוק לסוג של מטבחון כזה שייעץ לו בעניינים שאין לו ניסיון בהם, כמו הנושא הפדגוגי, כפי שנאמר. הנושא של ייצוג התרגלנו בהרבה מקומות במדינה שיש ייצוג צורני ולא ייצוג מהותני. לכן הדרישה היא לא לסתם ייצוג של ערבי, חרדי ואישה, אלא השאלה המהותנית היא האם באמת קולם נשמע והאם באמת מי שנבחר לייצג ולהיות במועצה הזאת מייצג את החברה הערבית או את החברה החרדית מייצג בצורה נאמנה ומביא את הקולות מהשטח. התרגלנו שמביאים ערבים שהם לפעמים לא מייצגים את המכלול כי הם באים מהמנגנון עצמו וכפופים לאנשים אחרים במערכת. לכן חשוב שיהיה ייצוג לא רק הולם, אלא גם ייצוג מהותני של אנשים שיכולים לייצג את מה שעולה מהשטח.

אני מצטרף למה שאמרה חברת הכנסת פרידמן. ברוב הוועדות המקצועיות של משרד החינוך כמעט אין ערבים, ואם יש ערבים הם פקידים, ולא אנשי אקדמיה עצמאיים. אני רוצה להוסיף עוד רובד: הייצוג במטה של משרד החינוך במנגנון במשרות הבכירות שם מתכננים וחושבים ומקבלים החלטות. זה לא רק עניין של קבוצות מיקוד וכדומה. ככה לא בונים אסטרטגיה ולא בונים תכניות שבאמת עונות על הצרכים. האם בכל רגע נתון יש במשרד החינוך ייצוג לחברה הערבית? בתוך הבניין המרכזי שקובע הכול אחוז הערבים מאוד שולי. לכן ראוי שהוועדה תקרא לבדק בית בכל העניין הזה. סוגיה אחרונה אנחנו ראינו את הכשל בתקופה האחרונה ואני מודאג מאוד כי התלמידים הערבים הפסידו המון בתקופת הקורונה. כמעט מחצית מהם, ואפילו יותר, היו מנותקים מהלמידה מרחוק, בין היתר בגלל היעדר אמצעי קצה, מחשבים. משפט לסיכום. השאלה היא כשמשרד החינוך בנה את התכניות לעתיד, עם מי הוא התייעץ? אחרי פרסום תוצאות הפיזה אנחנו, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, שאני מזכיר שהיא גוף מקצועי שמייצגת את החברה הערבית שהוקמה על-ידי ועד ראשי הרשויות פנינו למשרד ואמרנו שאנחנו פתוחים לדיאלוג. אמרנו את זה במכתב רשמי וגם בתקשורת. אנחנו מוכנים לעזור ולהביא את הבעיות האמיתיות. לצערי, לא קיבלנו מענה.

גם ועדת ראשי הרשויות שפנה בשאלות שונות בתקופת הקורונה לא קיבל מענה, ולצערנו הרב, אנחנו נאלצים לפנות הרבה פעמים לבית משפט כדי לקבל פתרונות. הסיפור שהיה בנגב בשנה שעברה שתלמידים לא - - ידידי, ד"ר שרף חסאן, זה קצת מתפזר. הנקודה שלך ברורה. אני מדגיש את חשיבות הייעוץ והייצוג - - ברור,

- - כי זה המחיר שמשלמים בשטח בכל רגע. זה לא רק שאלה של משהו צורני. יש מחירים, ויש לפעמים בזבוז משאבים וכל מיני שאלות מהותניות שצריך לקחת בחשבון. תודה רבה. תודה רבה לך. אני רוצה לעדכן את חברי הוועדה. הצוות שלי יחד יובל מה-מ.מ.מ עשו בדיקה. מיכל טביביאן עדכנה אותנו בתחילת הדיון שהשר מתכוון להקים את ועד החינוך. על-פי חוק, כל שר צריך להקים

מ-2014 כששר פירון היה שר החינוך לא קרה שום דבר עם הוועד הזה. זה הדבר הלא טוב. הדבר המעניין הוא שכבר ב-2014 הייתה בוועד הזה נציגות גם לחברה הערבית וגם לחברה החרדית אגב, גם אישה וגם גבר חרדי היו. אז זה מעניין.

אני לא יודע מתי אתם מתכוונים להקים את הוועד. זה דבר טוב אם יקום, אבל זה בשום פנים ואופן - - - זה מנותק לחלוטין מנושא הדיון. - - בשום פנים ואופן שלא ישתמע שבאיזושהי צורה אני חושב שזה קשור לדיון שלנו, שפה הקמתם צוות ולא נתתם לנו תשובות מתי. כי לא נראה לי שייתכן שזה יהיה האם, אלא מתי יצורפו לצוות הזה נציגות חרדית ונציגות לחברה הערבית. אני רק רוצה לציין דווקא ממקום לא טוב שכבר ב-2014 הייתה מספיק מודעות כדי שמקימים צוות ותהיה פה נציגות.

מיכל, זה לפתחך, ובעיקר לפתחו של השר. את רוצה לומר על זה משהו?

אני שמחה שיובל והצוות עדכנו אותך בזה כי אני באמת חושבת שיש פה בשורה מאוד גדולה. השר נכנס לתפקידו זה מכבר. זה לא שעברו הרבה ימים. הוא לא היה ב-2014. הוא נכנס לתפקידו, הוא מבין את החשיבות של הקמת ועד החינוך - - זה לא רלוונטי לדיון בכלל,

אני אמרתי שזה לא כדי - - - הנשיאות אישרה דיון בנושא אחר. - - - בייצוג הולם. אני רוצה להגיד עוד הערה אחת, ובזה אסיים את דבריי: נאמרו כאן דברים מהותיים וחשובים על החשיבות של הייצוג ההולם בקבלת החלטות פדגוגיות מהותיות בצירים המקצועיים של המשרד: בוועדות השונות, בתכניות הלימודים וכדומה. זה הנושא המרכזי וזאת האחריות של השר - - לא,

הנושא המרכזי הוא הנושא שלשמו התכנסנו. - - כי זה לא תפקיד ועדת היועצים שאנחנו מדברים עליה. לכן בואו נפריד בין שני הדברים. אם אנחנו מדברים על הוועדה אז התשובה שלי היא שאנחנו בוחנים הצטרפות של נציגים. אני חושבת שיש כאן נושא מהותי יותר שזה הנושא של ועד החינוך ושל שותפות בתהליכים - - - אני חייב לקטוע אותך. הנושא הזה לא יכול להיות יותר מהותי מכיוון שלא קרה בו שום דבר למעט זה שאמרת לנו שיש כוונה. מה שקיים כרגע זה ועד שהוקם בלי נציגות. לכן, עם כל הכבוד ואני נותן הרבה כבוד הנושא המהותי הוא מה שנקבע לדיון הזה, ופה אתם ממש לא נותנים מענה כרגע. אני מקווה מאוד שהקשב שדיברת עליו והכוונה שדיברת עליה ייושמו ממש מחר, מחרתיים כי אין שום סיבה בעולם שלא.

אבו-שחאדה, בבקשה, בקצרה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני שמח על הדיון הזה. מיכל, אם כבר אתם קשובים אני שמח שאתם קשובים. אם אתם קשובים וגם בוחנים את העניין אני מבקש שהנציג של האוכלוסייה הערבית בצוות הזה לא יהיה איש צבא. במועצה הפדגוגית אנחנו נשמח - - אני שמח שאתה אופטימי שיהיה נציג ערבי. מהתשובות האלה אני בכלל לא אופטימי. לא ערבי, לא חרדי אנחנו שקופים לגמרי. בדיוק בגלל המילה האחרונה שאמרת. 43% מהתלמידים הם חרדים וערבים והם היו שקופים אז אני גם לא רוצה שהמומחים שלנו לפדגוגיה גם יהיו שקופים. אם זאת מועצה שאמורה לעסוק בייעוץ פדגוגי לשר אנחנו נשמח מאוד שזה לא יהיה עוד איש צבא ערבי שהוא חבר של השר שיודע הרבה על פדגוגיה כי פעם הוא שמע את המילה. אנחנו נשמח מאוד - - זה לא פייר, אנשים שהם - - - אנשי צבא הם אנשי חינוך. - - שהנציג הערבי יהיה מומחה בנושא הזה. דבר שני, ובזה אסיים ניחא, אם היינו מגיעים להישגים מצוינים בחינוך החרדי והערבי עם מי שניהל את המערכת היינו משאירים אותו שימשיך לנהל. אבל כאשר רוב הערבים לא יודעים לקרוא ערבית אני הייתי בוחן קצת את הדברים. לפחות עוצר. אני לא מדבר על פסיכומטרי, לא על הישגים רציניים, לא על נשירה ואחוזי פשיעה מדהימים בחברה. אני פשוט אומר שהם אפילו לא יודעים לקרוא ערבית. אז הייתי לא ממשיך לתת לאותם אנשים לנהל ובוחן מחדש. אולי צריך ערבים מומחים בכל משרד החינוך בכל מה שנוגע לחינוך הערבי.

תודה רבה לך. תודה גם לחברי הכנסת טייב וסעדי על ההזמנה. חברי המשותפת מבטאים הכי מדויק את שם המשפחה של חבר הכנסת טייב. - - - יוסף טייב זה אמת. אני אקח את זה כפרגון למשותפת ולא כעקיצה לחברי כחול לבן.

אני רוצה לתת את רשות הדיבור למרדכי בארי, מנהל אגף חינוך בעיריית אלעד,

שלום לכולם,

אדוני היושב-ראש, אני לא אחזור על הדברים שנאמרו פה. נאמרו פה דברים חשובים. אני בהחלט תומך גם בדברים שנאמרו לגבי האותנטיות של הנציגים. זה לא יכול להיות איזשהו דתי "מחמד" כי לא מדובר בוועדת קישוט, אלא בוועדה מייעצת וחייבים להיות שם מיטב האנשים. אדוני היושב-ראש, כדאי להדגיש את הנקודה שאנחנו מדברים פה על 450,000 ילדים שלומדים במערכת. אנחנו כרגע בעיצומו של הגל השני. יש נושאים כל כך מהותיים כמו למידה מרחוק, והלמידה מרחוק של 450,000 ילדים היא שונה עם הרבה מאוד פערים בתשתיות. מענים שהיו אמורים להינתן ותקציבים שהתחילו להתגלגל, נתקעו, וחבל. הקורונה היא גם הזדמנות. יש לנו אפשרות להתאמה תרבותית בנושא התקשוב ועם הרבה רגישות והרבה חוכמה אפשר לקדם ולתת גם לילדים במערכת החרדית את האפשרות ללמידה מרחוק כל אחד עם הכלים וההתאמה שמתאימה לו. יש כאן תחושה מאוד קשה. אני חייב לומר שאני מעדיף לברור מילים. גברת מיכל דיברה על קשר בין משרד החינוך לבין מנהלי אגפי חינוך. אני גם יושב-ראש הפורום של מנהלי אגף חינוך חרדיים וחבר הנהלה. נפגשנו לפני יומיים, אדוני היושב-ראש, ומדובר יותר על הצהרת כוונות.

במחוז החרדי כביכול הוקם צוות אבל הוא לא התכנס אפילו פעם אחת. 450,000 ילדים ממתינים לפתרונות. אני מודה לך שאתה מעלה את הקול שלהם כאן בוועדה. יישר כוח, תודה רבה. אוקיי. ככל שאני מבין, כנראה, קריאותינו נענו. עוד לא, אוקיי. לפי מה שאני מבין עלה לזום יואב פרנקל, ראש המטה של שר החינוך אני מבין עכשיו שהוא לא איתנו. אם כן, נשמח לשמוע אותך, יואב. נמצאת איתנו נועה חסון, נציגת מועצת התלמידים. בבקשה,

בוקר טוב. הילה אלוני אוחיון נמצאת. אוקיי. הילה אלוני אוחיון, בבקשה. אני מ"יוזמות אברהם". אני מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית. אנחנו ארגון שפועל בחברה הערבית ועובד מאוד בשטח. אני רוצה להגיד, כמו שאמרו חבריי קודם, שייצוג בקרב מקבלי ההחלטות הוא לא רק סמלי. כשיוצאים לדרך עם ועדה מהסוג הזה ואומרים שאחר כך אולי יוסיפו נציגים ערבים וכמובן חרדים, זה מראה על תפיסה שעושים את זה מתוך החוק ולא מתוך דרישה מהותית. אבל יש כאן באמת צורך מהותי. בלי אנשי מקצוע מהחברה הערבית הוועדה לא תוכל למלא את תפקידה כראוי. ראינו במבחני פיזה האחרונים את התוצאות של האפליה וההזנחה, את תת-התקצוב הנוראי. לא צריך להוסיף על זה. כארגון שעובד בשטח אנחנו ראינו איך בתקופת הסגר של הקורונה מערכת החינוך בחברה הערבית פשוט לא מתפקדת עוד יותר מכולם. דווקא בתקופה כזאת לא ייתכן שהתלמידים הערבים יישארו מרחוק, יישארו מאחור. אנחנו חייבים לעשות את השינוי הזה כשינוי תפיסתי בכל מקום, לא רק בדרגי השטח צריכים להיות חברים ערבים. הזמנים שאנשי מקצוע יהודים מחליטים עבור ערבים הם מאחורינו. זאת תפיסה ישנה שלא הולמת את רוח הזמן. באמת הגיע הזמן שזה ישונה מידית. הלוואי שזה היה ככה. - - אני מאוד מקווה שבמשרד החינוך יתחייבו לזה כעת, ממש היום.

בקיאות מרשימה וחשובה. חבריי חברי הכנסת, אני רציתי לתת את האפשרות לראש המטה של שר החינוך לדבר. ככל שאני מבין הוא לא נמצא כרגע בזום. אנחנו קרובים לסיכום. אם מישהו רוצה לומר משהו לסיכום, בבקשה. אחרי זה אני אסכם ויש לי גם הצעה פרקטית. חבר הכנסת טייב, בבקשה. אני פתחתי את הנושא והייתי שמח לתת סיכום אחר, אבל לצערי, מהדברים שלך,

את טוענת ואני נוטה להאמין לך שאתם כבר מכינים את שנת הלימודים הקרובה גם ברמה הפדגוגית, גם ברמת האסטרטגיה וגם ברמת ההנגשה. אני תוהה ושואל איך אתם רוצים להכין את הציבור הערבי ואת הציבור החרדי ושאר הציבורים, אם אין להם ייצוג בוועדה המייעצת לשר. איך בדיוק אתם מכינים את עצמכם?

צר לי אבל מהדברים שלך אני שומע סוג של יהירות אתם מבינים בכול, אתם לא צריכים נציגים מאף מגזר, אתם תקבעו איך לטפל ולמה לטפל, איזה נושא חשוב ואיך להנגיש את הדברים. אני שוב חוזר ואומר כאן בוועדה, וחשוב שזה יהיה רשום בפרוטוקול, שלא קיבלנו כאן תשובה אמיתית איך מעבר לכך שאתם טוענים שאתם מכינים את השנה החדשה ואני נוטה להאמין לכם איך אתם רוצים להכין שנה חדשה בלי ייצוג הולם של אותן אוכלוסיות. תודה רבה לך. חבר הכנסת אבו-שחאדה ואחרי כן חבר הכנסת טאהא. פשוט מיכל כנראה שכחה לענות לנו האם הוועדה מתכנסת ועובדת. כי מה שקורה בעניין של מה שנקרא "שיתוף הציבור" שבדרך כלל מביאים את הערבי התורן מביאים אותו אחרי שכבר יש תכנית ואין זמן לתקן ולעשות. ואז אומרים לו שהוא יכול לקבל את התכנית או שהוא יתנגד וזה לא יעשה כלום. אז אני מבקש שיצוין בפרוטוקול שאנחנו מבקשים שהמועצה הזאת לא תתכנס ולא תעבוד עד אשר יהיה בה ייצוג הולם של כל האוכלוסיות ויתחילו את כל העבודה מחדש ביחד ולא ייתנו לנו תכניות. שלא יתכננו בשבילנו. תודה. ברשותך,

אני רוצה להפנות שאלה דרכך. לצערי, ראש המטה לא הצטרף לדיון אז אני אפנה שאלה דרכך לייעוץ המשפטי של משרד החינוך: הבנתי שזה מינוי בהתנדבות אבל זה לא רלוונטי כי בסופו של דבר מדובר בוועדה מייעצת שהיא החלטה מינהלית של השר. האם בתהליך המינוי הזה הייעוץ המשפטי חיווה את דעתו באשר לסוגיה של אפליה והחלטה שהיא בלתי סבירה חוקית? וכן האם נכתבה חוות דעת משפטית שאפשרה את מינוי הוועדה הזאת תוך מידור אוכלוסיות רבות העולות על 40% מכלל תלמידי ישראל? השאלה הופנתה לסמנכ"לית חינוך. שמעתי את הוועדה. ברשותך, אבדוק את הדברים. כרגע אין לי תשובה. מה היא אמרה, שהיא תבדוק?

רק אם אפשר לעקוב אחרי זה בוועדה. יירשם בפרוטוקול. סמוך על צוות הוועדה - - - לעשות בדיקה האם זה קיבל חוות דעת משפטית.

אני רוצה להגיד משפט סיכום: אני מאוד עצוב שאנחנו מדברים על נושא שהיה אמור להיות מובן מאליו ומתווכחים עליו. אם אנחנו מתווכחים על נושא שאמור להיות בהסכמה של מאה אחוז אז אני חרד לגבי ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה. השנה שהסתיימה הייתה הרסנית לעשרות אלפי תלמידים במדינה, וכנראה, לא הולך להיות הרבה שינוי. זה מבשר לא טוב. תודה. כבודו גם ערבי וגם חרדי. לצערי, ניכר שאתה צודק. אני מבין שיש איתנו מישהו בזום שרוצה את זכות הדיבור. אני לא רואה את שמך. אילן קוסמן. אילן קוסמן, בבקשה, בקצרה כי אנחנו צריכים לסיים את הדיון. שלום לחברי הוועדה. אני חבר בוועדת איתורים במשרד החינוך. אני רוצה לתת מבט מה קורה כשאנשי מקצוע יושבים שם. אני אדם חרדי, והזכרתם את השר פירון שב-2014 שהתעקש שאני אהיה שם כנציג ציבור חרדי בתוך ועדה שכולם שם היו חילונים. כשאנשי מקצוע יושבים אז שחור נהפך לבן. זה הכרחי לא ברמת השוויון אלא ברמת התוכן. אנשים יושבים שם ומהניסיון שלי הדבר הזה הכרחי ברמה המקצועית. זה מה שאני רוצה להוסיף.

תודה רבה לך. אני רוצה לסכם את הדיון. אולי אני תמים עדיין כיוון שיחסית אני חבר כנסת בתחילת דרכי ואולי גם חבריי פה תמימים אני הייתי בטוח שמשרד החינוך יבוא לדיון ויגיד,

צודקים, לא שמנו לב, קורה, טעינו. לוקחים כמה ימים ומתקנים את זה. מיכל, אני לא מעביר את האשמה עלייך כי את בסך הכול מייצגת בהקשר הזה את העמדה של השר,

זה מפתיע אותי מאוד. אני עדיין מקווה שהשר יתעשת ויבין שהוא צריך לעשות שינוי. לא הבנתי מה קרה עם ראש המטה של השר שראיתי שעלה פעמיים בזום, ובסוף לא היה איתנו. חבל מאוד. - - - חינוך ולא הצבא. אנחנו נבדוק את זה לעומק. אני מציע, חבריי, שנוציא עוד פנייה רשמית לשר החינוך לקבל ממנו תשובות ודאיות בשם חברי הוועדה שנכחו פה. נוציא מכתב כזה מהר. אולי נקבל תשובה יותר חד-משמעית לגבי מינוי של החברים או,

שהצוות לא ייכנס עד שתהיה בו נציגות הולמת. תודה רבה לכל מי שנכח פה, תודה רבה ליוזמי הדיון. אנחנו ממשיכים לעקוב. אני סוגר את הדיון.

ננעלה בשעה 11:20.